בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, י"ח באב התשפ"ב, 15 באוגוסט 2022. הנושא הראשון שעל סדר-היום: בקשות סיעות להתפלגות לפי סעיף 59 לחוק הכנסת. אני אבקש מהיועצת המשפטית של הוועדה לקרוא את זה בצורה מפורטת, אבל כעת נעבור לבקשות. נתחיל עם נעם. נמצא פה מנכ"ל המפלגה. בבקשה. הבקשה היא בקשה טכנית להתפלגות וגם בהתאם להסכם שנחתם לאיחוד הרשימה המשותפת לפני שנה וחצי. לרשימה משותפת פה יש משמעות - - - רשימת הציוניות הדתית לכנסת. מחילה. חבר הכנסת מעוז לא נמצא?[ לא. אני פה. זו בקשה שמוגשת על-ידך, אם אתה רלוונטי אבל בסדר. בסדר גמור. אנחנו לפנים משורת הדין. הייעוץ המשפטי שלנו אמר שזה מספיק. צריך להגיד מהי הבקשה, מה יהיה שם הסיעה, מי באי הכוח להציג את הבקשה. צריך להציג אותה, יש גם פרוטוקול. אני אקרא את מה שכתבנו.

בהתאם לסעיפים 59(2) ו-60 לחוק הכנסת ובהתאם להסכם הריצה המשותפת שנחתם בין הצדדים והוגש לוועדת הבחירות ערב הגשת הרשימות לכנסת, מבוקש לאשר התפלגות מפלגת לזוז-נעם מהציונות הדתית. שם הסיעה החדשה: "נעם בראשות חבר הכנסת אבי מעוז". באי כוח הסיעה החדשה וממלאי מקומם יהיו מי שמילאו תפקידים אלו לפני ההתפלגות לפי סעיף 14 לחוק מימון המפלגות. הבקשה היא לא של המפלגה. היא בקשה של חבר הכנסת. צריך להדגיש את זה. הוא חתום על המכתב המונח בפניכם. זו לא הבקשה של נעם?

הבקשה היא של חבר הכנסת. יש בעיה? את צריכה שנביא אותו? - - - בסדר. הבקשה - - - אם הוא היה יודע שמקובל, הוא היה בא. הוא מאוד אוהב לעשות לפי הפרוטוקול. ידוע, ידוע. לכן אנחנו מתייחסים לזה פה - זה נכון, חבר הכנסת אבי מעוז מכבד את הפרוטוקול. יש עוד משהו שאנחנו רוצים לשאול או שנמשיך? עכשיו נעבור ליהדות התורה. מי מציג? חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה. יהדות התורה מורכבת משתי מפלגות. על-פי סעיף 59 מבקשים להתפלג לאגודת ישראל ולדגל התורה. אני אציג את זה בצורה פורמלית לפני ההצבעה. יש כאן שתי בקשות של סיעות להתפלג לפי סעיף 59 לחוק הכנסת שזה הסעיף שמאפשר למפלגות שהגישו רשימת מועמדים משותפת והגישו הסכם בעניין ליו"ר ועדת הבחירות, להתפלג לפי ההרכב המפלגתי. בקשה אחת היא בקשה של חבר הכנסת מעוז שהיום הוא חבר בסיעת הציונות הדתית מטעם מפלגת לזוז. בעקבות קבלת הבקשה, הסיעה תתפלג לשתי סיעות. תישאר סיעת הציונות הדתית שבה יהיו 5 חברי כנסת, שהם כל חברי הכנסת של הסיעה למעט חבר הכנסת מעוז. השם שהוא ביקש לסיעה שלו יהיה: סיעת נעם בראשות חה"כ אבי מעוז, בה הוא יהיה חבר יחיד והיא תייצג את מפלגת לזוז. המימון היום משולם כבר בנפרד, אז לא יהיו השלכות בהיבט הזה. באי כוח הסיעות החדשות יהיו מי שמילאו את התפקידים האלה קודם. וידאתי את העניין הזה גם עם חבר הכנסת סמוטריץ', כך שבציונות הדתית יישאר מי שהיה, שזה חבר הכנסת סמוטריץ' כבא כוח ויהודה אריה ולד - - מנכ"ל המפלגה. - - בסיעה החדשה נעם בראשות חבר הכנסת מעוז, יהיה יואל דננברג ויאיר מרמרוש. זו הבקשה הראשונה. צריך לדעת שלסיעת יחיד לא מגיע מנהל סיעה. הציונות הדתית תיחשב עכשיו סיעה של 5 לעניין הזה. עוצמה יהודית לא עשתה כבר את ההתפלגות?

נשארו 6. הוגשה בקשה בזמנו על-ידי עוצמה יהודית - - - כבר היה. אז היום בציונות הדתית יש רק 6 ולא 7 כמו שהם היו קודם. אבל הייתה התפלגות. איתמר היה - - - הם היו 7, ירדו ל-6 ועכשיו הם יורדים ל-5. הבנתי. שכחתי את אופיר סופר, נציג - - - נציג הליכוד ברשימה. - - - אופיר סופר נשאר סיעה נפרדת בתוך הציונות הדתית. הבקשה השנייה היא של סיעת יהדות התורה והשבת, אגודת ישראל-דגל התורה. היא גם כן מתפלגת לשתי סיעות שמייצגות את המפלגות שהגישו את רשימת המועמדים המשותפת. לדגל התורה יהיו 4 חברי כנסת שהם: גפני,

אשר ופינדרוס. בסיעת אגודת ישראל יהיו 3 חברי כנסת: פרוש, אייכלר וטסלר. גם פה לא יהיה שינוי בבאי הכוח.

בדגל התורה יהיה משה שיפמן וממלא מקום יהיה דוד זלץ. באגודת ישראל יהיה חנוך חנוך זייברט, ממלא המקום יהיה חבר הכנסת פרוש. כמובן שכל אחת מהן תייצג את אותה מפלגה שהיא ייצגה קודם לכן. גם פה יש שינוי לעניין מנהלי הסיעות כי יקומו עכשיו שתי סיעות. את המימון ממילא מקבלים בנפרד. אלה הדברים. חשוב שלא יהיה איזה פירוש רש"י בעניין אין שום משמעות לצעד הזה שאנחנו עושים. זה צעד שאנחנו עושים אולי בפעם העשירית. כל הדברים האחרים של פרשנות, האם זה אומר שאנחנו הולכים בנפרד או לא הולכים בנפרד, זה במשא ומתן שיש בין המפלגות או בין הממונים על המפלגות האחראים עליהן. שלא יעשו שום פירוש מיוחד מעבר לצעד הזה שהתבקשנו היום לעשות בוועדת הכנסת כפי שהיטב להציג את זה חבר הכנסת פינדרוס. ההשלכות בכנסת הן, כמו שאמרתי, על מנהל סיעה. יש גם השלכות שקשורות לוועדת הבחירות שלא ניכנס אליהן כדון זמני שידור, חברים בוועדות קלפי, חברים בוועדת בחירות וכולי. זה נעשה מתוך יעילות והתנהלות. זה נעשה לפני כל מערכת בחירות פחות או יותר. גם בפעמים שהלכנו יחד עשינו את זה ערב הבחירות. המומחים נמצאים פה. אמרתי שגם בפעמים שהלכנו יחד עשינו את זה ערב הבחירות, לכן עוד לא התקבלה החלטה. נעבור כעת להצבעות. מי בעד בקשת ההתפלגות של נעם, ירים את ידו. הצבעה בעד הבקשה פה אחד בקשת סיעת נעם להתפלג נתקבלה.

פה אחד. זו בעצם בקשה שהיא פורמלית הוועדה צריכה לאשר אותה.

מי בעד בקשת יהדות התורה, ירים את ידו. הצבעה בעד הבקשה פה אחד בקשת סיעת יהדות התורה להתפלג נתקבלה. פה אחד. תודה רבה. אנחנו עוברים כעת לסעיף השני שעל סדר-היום: בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות לפני הקריאה הראשונה. 1. הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום)(תיקון מס' 33), התשפ"ב-2022 (מ/1574). ינמק נציג משרד הביטחון דורון נגרין.

מה שעל הפרק כרגע זו בקשה שלנו לפטור מחובת הנחה של הצעת חוק הנכים שציינת. מדובר בהצעת חוק שהיא חלק משמעותי מרפורמת "נפש אחת" שבאה לעולם לפני קצת יותר משנה, במאי 2021, בהחלטת ממשלה 981 ואחר כך בהחלטת ממשלה נוספת 1648. במסגרת החלטות הממשלה והרפורמה מוצע לעגן זכאויות של נכי צה"ל שמעוגנות היום רק בהוראות אגף השיקום. המטרה היא לעגן אותן בחוק וגם להוסיף עליהן. התוספת והעיגון כרגע הם לגבי זכאויות בתחום הרכב הרפואי והדיור. אנחנו מבקשים פטור מחובת הנחה כי אנחנו מעוניינים לקדם את הצעת החוק הזאת שתבשיל לכדי חוק כבר בכנסת הנוכחית לפני פיזורה. תודה רבה. מישהו מהח"כים רוצה להגיב? נעבור להצבעה - - - יש קוורום? לא. נמשיך בנימוקים להצעות החוק הבאות ואחר כך נעבור להצבעות. שתי הצעות החוק הבאות הן של משרד המשפטים, אז אסף ינמק. אני רק אקריא פורמלית: הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 73)(תחליף המצאת התראה וזכות להתגונן בתביעה על סכום קצוב), התשפ"ב 2022 (מ/1575); הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 14)(הגברת התחרותיות), התשפ"ב 2022 (מ/1576). אסף, בבקשה. יש לנו פה שתי הצעות חוק. ההצעה הראשונה שמתייחסת לחוק ההוצאה לפועל, נוגעת לתיקונים שיקלו הן על חייבים בהוצאה לפועל והן על הזוכים בהוצאה לפועל. התיקון הראשון מתייחס להקלה באופן המצאת החובות. התיקון השני מתייחס לכך שלחייבים יהיה זמן ממשוך יותר לשלם את חובותיהם בטרם הם יתפחו לממדים גדולים מאוד כפי שקורה היום. לכן חשוב מאוד להעביר את ההצעה הזו. היא גם מוסכמת, אני חושב, על כל סיעות הבית. ההצעה השנייה היא הצעת חוק הפטנטים שנוגעת לכך שחברות יהיו רשאיות להתחיל לייצר תרופות בתקופת הארכת הפטנט. הדבר יביא לכך שתרופות תהיינה נגישות הרבה יותר לחולים, הן תהיינה זולות יותר וזה יביא להקלה משמעותית על הכיס של כל אחד מאזרחי ישראל, ביחוד אנשים שנזקקים לאותן הקלות. גם ההצעה הזאת, להבנתי, מוסכמת על כל סיעות הבית ולכן אנחנו מבקשים לקבל פטור לגביה. תודה רבה, אסף. נעבור כעת להצעה מס' 4: הצעת חוק לעידוד תעשייה עתירת ידע (הוראת שעה), התשפ"ב 2022. עוד אין קוורום. ננמק את הכול ואחר כך נעבור להצבעות. (מ/1577). תנמק ספיר איפרגן, רכזת תקשורת, תיירות ומדע באגף תקציבים במשרד האוצר. ספיר, בבקשה. שלום. אני אפנה את ההצגה למיכאל אסולין מרשות המיסים. חוק עידוד תעשייה עתירת ידע מוכר יותר בתור חוק האנג'לים שנועד לתמרץ השקעות בתעשיית ההייטק, נועד לתמרץ חברות הייטק ישראליות, חברות צמיחה, לגדול על-ידי עידוד רכישה באמצעות מתן הטבות מס למשקיעים ולחברות עצמן. תודה רבה. נעבור כעת לסעיף 5: הצעת חוק הסדרת העיסוק בעבודה במערכת קירור או מיזוג, תשפ"ב 2022. (מ/1578). תנמקנה דקלה חורש, ראש תחום דיני עבודה בלשכה המשפטית בזרוע העבודה, מיכל אבגנים, מנהלת אגף בכיר אסדרת עיסוקים בזרע העבודה, משרד הכלכלה. לפני כן אני רוצה להעיר הערה: הגיעו לוועדה כל מיני פניות, אז אנחנו רוצים גם שתסבירו לנו ותשכנעו אותנו שהצעת החוק הזו בסופו של דבר לא מייקרת את הסיפור בסוף התהליך, שהצרכנים לא יצטרכו לשלם יותר. זאת אומרת שהמדינה הולכת לסבסד את כל הלימודים האלה? חבר הכנסת פינדרוס, תהיה על זה עכשיו. תעזור לי. אמרנו קודם, מה הבעיה לשאול את השאלות האלה - - - ברור, לגופו של עניין. בבקשה. אנחנו מבקשים פטור מחובת הנחה על קידום הצעת החוק של הסדרת עיסוק בעבודה במערכות קירור ומיזוג אוויר. הדחיפות והנחיצות לקדם דווקא במושב הזה היא בגלל מחויבות בין לאומית שהמדינה לקחה על עצמה להפחית את השימוש בגזי חממה שמביאים להתחממות גלובלית. כתוצאה מזה ביולי האחרון נכנסו לתוקף תקנות חומרים מסוכנים של הגנת הסביבה שהקטינו את המכסה של גזים שמביאים להתחממות. זה מוביל אותנו לשימוש בגזים שהם יותר ידידותיים לסביבה, אבל שהם דליקים ונפיצים ולכן יש צורך להסדיר את העיסוק של מי שאמור לעסוק בהם. וזה רק בחוק? לא מספיקה תקנה של השר בעניין הזה לשימוש בגז? כדי להגביל את העיסוק צריך חוק. את רוצה רק שימוש בגז. אם את מדברת על שימוש בגז, קשה לי להאמין שזה מצריך חוק. כמו מתקיני גפ"מ, כמו דברים אחרים שהיום מוסדרים בחוק. את מדברת עכשיו על איזה שימוש בגז? את נימקת עכשיו על שימוש בגז שהוא יותר ידידותי לסביבה ופחות מזיק. זה דבר אחד. אני לא בטווח שבשביל זה צריך חוק. בשביל זה צריך תקנה של השר או הוראה של השר. לכל משרד יש סמכות לשר להתקין תקנה בעניין הזה. אבל תשימי דגש על ההסדרה: מה אתם דורשים ממתקיני מזגנים או מאלה שממלאים או מרוקנים גז? לשיטתנו, מי שיעסוק במערכות קירור ומיזוג אוויר עם קררים שהם אומנם ידידותיים אבל מאוד מסוכנים ודליקים, צריך להיות בעל רישיון, הסמכה והכשרה שנדרשת. טיוטת החוק מסדירה את כל התנאים לקבלת רישוי, את ההכשרה שנדרשת, את האפשרות לשלול ממנו רישיון בנסיבות שהוא מבצע פעולות שהוא לא יכול - - - האם יש לכם הערכה בכמה זה ייקר את התקנת המזגנים היום? אם עשיתם עבודה. בוודאי נעשתה עבודה עם כל הגורמים הרלוונטיים - - - שואלים כמה הרגולציה הזאת תייקר בסוף לצרכן. אנחנו מעריכים שתהיה התייקרות מינורית באופן יחסי או מתונה, בין 10 עד 15 אחוז עלייה לצרכן שנובעת מהכשרה - - - 15-10 אחוז זו עלייה מינורית? אם אנחנו משלמים 700 שקל עבור התקנה, אז עוד 70 שקל אנחנו מאמינים שזה - - - 70 שקל זה עשרה אחוז. חמישה עשר אחוז זה עוד 100 שקלים. את מדברת על 100 שקלים יותר אם זה 15% ייקור. בין 10 ל-15 אחוז. מי יכשיר אותם? אתם או שמשרד הכלכלה? לדון בדבר כזה בפגרה, אמיתי אני אומר לך, נראה לי מוזר. מי מכשיר אותם? מה קורה עם כל המתקינים? אתה מדבר על מערכת שלמה של אנשים. הכנסת יוצאת להדממה ואתה רוצה להקדים דיון נראה לי קצת - - - על השימוש בגז אפשר - - - הקדמת הדיון נועדה כדי שנוכל לדון בזה היום במליאה. יכולנו הרי לפתוח מליאה בשבוע שעבר, להניח את זה על שולחן הכנסת, לסגור מליאה ולדון היום בלי הקדמת דיון. אני אומר לך שוב, זה נראה לי לא הגיוני. לא הגיוני שנושא כזה שיש לו משמעות למאות-אלפי אנשים, מתקיני מזגנים שמתקינים היום - - - יצחק, זו קריאה ראשונה. ילך לוועדה, ידונו - - - אני אוהב את זה קריאה ראשונה. יושב פה בחור שישב בוועדת שרים, תשאל אותו כמה פעמים לא נתנו לקריאה טרומית לעלות למליאה. יכול לקחת חצי שנה כי עוד לא בדקו את זה כל המשרדים. הפכנו להיות לחותמת גומי. באמת, עם כל הכבוד, היה הסכם בין לאומי - - - חשוב לציין שללא הסגרת העיסוק אגב, את התקנות של הגנת הסביבה התקינה הממשלה הקודמת נגיע בהכרח לייקור - - - עכשיו בטח לא שכנעת אותי כשאמרת מי התקין את התקנות.

צריך להגיד את העובדות כמו שהן. ללא הסדרת העיסוק, אנחנו נגיע בהכרח למצב של מחסור במזגנים. בגלל שהתקנות מצמצמות את השימוש בגז הישן, וללא הסדרת העיסוק, אנחנו נגיע בהכרח למצב של חוסר במזגנים ולכן גם לייקור העלות לצרכן. לכן התקנות נחוצות ודווקא עכשיו. תודה רבה. עדיין לא נעבור להצבעה, נחכה לקוורום. נעבור לסעיף ג' בסדר-היום: בקשת יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה למיזוג הצעות החוק הבאות והקדמת הדיון בהצעת החוק הממוזגת לפני הקריאה השנייה והשלישית: 1. הצעת חוק הכניסה לישראל (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש), התשפ"ב-2022, (מ/1556); 2. הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון הארכת רישיון לישיבת ביקור לעובד זר המועסק במתן טיפול סיעודי), התשפ"ב 2022, (פ/3194/24). מישהו ינמק את זה? אנחנו מבקשים למזג את שתי הצעות החוק כי הן דומות, כמעט זהות. אנחנו רוצים להעביר את זה לקראת הקריאה השנייה והשלישית כבר בכנסת הנוכחית. היום רוצים להביא את זה?

אז למה צריך את הפטור? אז אולי היום נביא את זה. אם יסיימו את הדיונים שם. אז זה יונח היום? יכול להיות שזה יונח היום ואלי גם הצבעה היום. אוקיי, פה לא צריך קוורום. אז בואו נצביע. תודה רבה לך, חבר הכנסת גינזבורג שאתה פה בשבילנו. נעבור כעת להצבעה. מי בעד, ירים את ידו. הצבעה בעד הצעת יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה פה אחד הצעת יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר מיזוג הצעות חוק והקדמת הדיון נתקבלה. אושר פה אחד. אושר גם המיזוג וגם הפטור. גם המיזוג וגם הפטור.

סעיף 4: הצעת חוק לעידוד תעשייה עתירת ידע (הוראת שעה), התשפ"ב 2022, (מ/1577). מי בעד, ירים את ידו. הצבעה בעד הצעת הממשלה פה אחד הצעת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לעידוד תעשייה עתירת ידע (הוראת שעה), התשפ"ב 2022 נתקבלה.

אשמח להסביר. בעקבות תקנות שהתקינה הממשלה הקודמת

יותר נכון צמצום - - - אני חייב להגיע לישיבת סיעה. נעבור להצבעה.

תשפ"ב 2022,

נתחיל בנושא השני שעל

סדר-היום: קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות.

הסעיף הראשון זה הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום)(תיקון מס' 33),

התשפ"ב-2022 לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה. פה אחד. אנחנו עוברים כעת לסעיף השני. אם רם שפע לא נמצא, את יכולה להצביע במקומו,

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 73)(תחליף המצאת התראה וזכות להתגונן בתביעה על סכום קצוב), התשפ"ב 2022, (מ/1575). המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר לוועדת החוקה, חוק ומשפט. נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק גם לוועדת העבודה והרווחה. ההמלצה שלנו היא להעביר לוועדת החוקה, חוק ומשפט. מי בד, ירים את ידו. הצבעה בעד

הוועדה פה אחד ההצעה להעביר את הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 73)(תחליף המצאת התראה וזכות להתגונן בתביעה על סכום קצוב), התשפ"ב 2022 לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

לסעיף הבא: שלוש הצעות החוק הבאות הן ממשלתית שמוזגה ולכן נקרא את שלושתן ונצביע הצבעה אחת על שלושתן: הצעת חוק לעידוד תעשייה עתירת ידע (הוראת שעה), התשפ"ב 2022, (מ/1577); הצעת חוק לעידוד תעשייה עתירת ידע,

(פ/2465/24) של חברי הכנסת אלכס קושניר וולדימיר בליאק, הצעת חוק

של חברת הכנסת לימור מגן

המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר לוועדת הכספים. נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעות החוק גם לוועדה לביקורת המדינה ולוועדת החוץ והביטחון. ההמלצה שלנו היא להעביר לוועדת הכספים.

ועדת כספים. בסדר גמור. נעבור להצבעה אחת על שלוש הצעת החוק הללו להעביר לוועדת הכספים. מי בעד, ירים את ידו. הצבעה בעד הצעת הוועדה פה אחד ההצעה להעביר את הצעת חוק לעידוד תעשייה עתירת ידע (הוראת שעה), התשפ"ב 2022 והצעת חוק לעידוד

צוהריים טובים. אני מחדש את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, י"ח באב תשפ"ב, 15 באוגוסט 2022. על סדר-היום 3 בקשות התפלגות בהסכמה של חברים מסיעת ימינה.

שבימינה הגיעו להסכמה על משהו. חבר הכנסת פינדרוס, הייתי בראיון ואמרתי שזה מופע סטנדאפ יפה, אבל המציאות היא קצת אחרת. הגיעו להסכמות יפות במהלך השנה. גם עכשיו, בסופו של דבר, אומנם לקח זמן אבל הגיעו להסכמה. אני מוטרד, שירלי פינטו, לאן הולכת? חבר הכנסת פינדרוס, הסר דאגה מלבך. אל תהיה מוטרד. לדעתי, ביהדות התורה ובאגודה יש דברים אחרים להיות מוטרד בהם. אני רק אומר - - - לא מוטרדים. יכול להיות שלצערנו הרב נצטרך ללכת יחד. זאת הבעיה היחידה. אנחנו מקווים שזה לא יקרה. אני אומר, זו טרדה לא פשוטה. נתחיל. יש לנו 3 בקשות להתפלגות. אני אקריא את הבקשה הראשונה: בהתאם להוראות סעיף 59(1) לחוק הכנסת ובהסכמת כל חברי סיעת ימנה בראשות נפתלי בנט, נבקש את אישור ועדת הכנסת - - - ימינה כבר לא בראשות נפתלי בנט. זה כבר עבר לאילת שקד. זה שם הסיעה. שם הסיעה. הרוח הציונית ודברים אחרים - - - בלבלתם אותנו.

אני מבקש את אישור ועדת הגנת להתפלגות הסיעה לשתי סיעות. הסשן הראשון הוא שכל חברי סיעת ימינה, למעט חברת הכנסת סילמן, מבקשים את ההתפלגות של הסיעה מחברת הכנסת סילמן. 1. סיעת ימינה תמנה את חברי הכנסת שנמנו עם הסיעה לפני ההתפלגות ותמשיך לייצג את מפלגת צל"ש ציונות, ליברליזם ושוויון. זו סיעה אחת. לא הבנתי - - צל"ש - - - חבר הכנסת פינדרוס, אני אומר לך באמת, נתעמק בסוגייה. אורבך, אתה מתבקש שלא להמציא מפלגות. לא במעמד הזה.

חברת הכנסת מואטי, זו המפלגה שעל גבה סיעת ימינה קיימת.

מפלגת ימינה זה צל"ש בעיקרון. ציונות, ליברליות ושוויון. של מי זה? זו סיעת ימינה. זו המפלגה שסיעת ימנה מייצגת היום בכנסת. זה חדש או שהיה תמיד? אני מוכן להעביר פה את כל השמות של המפלגות שהסיעות בנויות על גבן, בחלק מהמקומות זה שאמות אחרים, לא להתבלבל. יש את סיעת ימינה. הסיעה הנוספת היא סיעת אמונה אשר תמנה את חברת הכנסת עידית סילמן. בא כוח סיעת ימינה וממלא מקומו יהיו מי שמילאו תפקידים אלה בסיעת ימינה בראשות נפתלי בנט לפני ההתפלגות. חתומים פה כל חברי הסיעה. ארבל, את רוצה להוסיף משהו?

בשביל להתפלג מסיעה שלא מורכבת ממפלגות כמו שהיו ההתפלגויות שהיו פה היום בבוקר, נדרש שליש שהם לפחות 2. זאת אומרת, ככלל ח"כ יחיד לא יכול להתפלג מסיעה, לא משנה מה גודלה. כרגב מבוקש ש-6 מחברי סיעה שמונה היום 7 חברים, יתפלגו. תישאר חברת הכנסת סילמן.

המתפלגים שהם יו"ר הוועדה, חברי הכנסת בנט,

פינטו וכלפון הם המתפלגים. מאחר ומדובר פה במה שאנחנו קוראים התפלגות בהסכמה,

שנעשית על דעת כל חברי הסיעה, הם יישארו סיעת ימינה, הם ימשיכו לייצג את אותה מפלגה שהם ייצגו עד היום, לא יהיו שינוי של באי הכוח שלהם, בעוד שחברת הכנסת סילמן תהיה סיעת יחיד ולא מייצגת מפלגה. היא הודיעה שהשם של הסיעה יהיה אמונה ושהיא תהיה גם באת הכוח של הסיעה. הבקשה שהיא שוועדת הכנסת תאשר את ההתפלגות הזאת לפי הכללים הרגילים של התפלגות. מי מתפלג ממי? השישה מתפלגים ממנה. הם "לפחות שליש שהם לפחות שניים". איל שישה? איפה שיקלי? שיקלי התפטר ונכנס יום טוב כלפון. אני רוצה להזכיר את המקרה בכנסת הקודמת שהתפלגו יש עתיד וכחול לבן. אלה רצו להצטרף לקואליציה, אלה לא רצו להצטרף לקואליציה. בכל אחת מהסיעות הייתה חברת כנסת שלא רצתה לעשות את מה שעשו. ביעת יש עתיד שנשארה באופוזיציה הייתה חברת כנסת שאמרה שהיא רוצה להצטרף לקואליציה. פנינה תמנו שטה.

והייתה את כמאל מריח.

עשו בדיוק את אותה קונסטרוקציה שמבוקשת פה בגלל שהיה בהסכמה. זה מתחייב להיות בהסכמה כי אי-אפשר להגיד לחברת כנסת: אנחנו עוזבים אותך ואת עכשיו נשארת בלי סיעה. זה מה שעשו, באחת מהן היו 15, אז כל ה-14 אמרו: אנחנו מתפלגים ממנה. אותו דבר עשתה הסיעה השנייה. אז הן נהיו סיעת יחיד שמיד התמזגה עם הסיעה האחרת. כרגע אין בפנינו בקשות מיזוג, רק בקשות פילוג. מאחר וזה נעשה אחרי היום הקובע שהיה אחרי שעבר חוק הפיזור, אי לזה משמעויות בהיבט של מקדמת המימון שזה הכסף הגדול של המקדמה. יכולות להיות משמעויות של המימון השוטף. אומנם ההתפלגות היא בשנתיים הראשונות של הכנסת, אבל היא נעשית על-ידי כל הסיעה פה, אז החלק שמתפלג גורע מהמימון השוטף של הסיעה. אם הוא ייצג מפלגה, הוא גם יקבל את אותו מימון שוטף. כל עוד הוא לא מייצג מפלגה, המדינה חוסכת כסף. אלה ההשלכות המימוניות. אם אותו חלק שהתפלג יקבל כסף, הוא גם יצטרך להשתתף בחובות. מי זה החלק המתפלג? זה עכשיו ימינה או סילמן? חברת הכנסת סילמן היא זאת - - - תגידי שמות.

היא מפחיתה מהמימון של ימינה. כמו שאמרתי גם בבוקר בהתפלגויות שהיו, יש פה השלכות שקשורות לוועדת הבחירות, לזמני שידור וכולי. אלה דברים שדיברנו עליהם בבוקר. גודל הסיעה משתנה, זה יכול להשפיע על הצוות הפרלמנטרי. נשארים להם שני חברים בוועדת הכנסת אם גודל הסיעה משתנה? זה משנה - - - החברים הנשארים הם מימינה. היא תצטרך אחר-כך להחליט - - - גם יחסי הכוחות בכנסת - - - בינתיים, מי שהיה חבר קבוע בוועדה נשאר. אלה השלכות הבקשה הזאת. זו בקשה על בקשה. זה לא דבר שקורה הרבה, אבל התפלגויות מהסוג הזה היו. סעיף 60 לחוק הכנסת אומר: נמסרה לוועדת הכנסת הודעה בכתב מטעם סיעה או חלק ממנה על התפלגות כאמור בסעיף 59(1) על זה מדובר עליו או 59(2) שזה מה שהיה בבוקר תאשר ועדת הכנסת את השינוי. אחרי שוועדת הכנסת בודקת שמתקיימים התנאים היא נדרשת לאשר את זה. מישהו מחברי הכנסת רוצה להוסיף משהו לפני שאנחנו עוברים להצבעה? השאלה היא למה זה נדרש בכלל. למה כשאנחנו נמצאים בשלב של בחירות זה מה שצריך לקרות? הדוגמה שנתנה ארבל הייתה בתחילת הכנסת ואנשים רצו לשנות את המפלגות והייתה לזה משמעות. למה זה עכשיו ולמה זה דחוף עכשיו? מישהו רוצה לרוץ לבחירות במסגרת בסיעה קיימת בכנסת, יש לזה משמעות. לאיזו סיעה קיימת, פינדרוס? בבחירות הבאות. נכון. הוא צודק. מישהו רוצה לרוץ לבחירות הבאות, הוא רוצה לדעת באיזו מסגרת הוא רץ. מתן רץ במחנה הממלכתי, אז הוא רוצה - - - איך מתרגמים ממלכתי לאנגלית? Kingdom. באמת?

היום סיעת ימינה מתפלגת בעצם הבקשה הראשונה היא התפלגות מחברת הכנסת סילמן. יוליה, אנחנו לא בדיון תיאורטי עכשיו. אנחנו ממש בדיון פרקטי. אולי אני רוצה להתפלג? את יכולה. את צריכה לבקש את החתימות של כל חברי סיעתך. לא, אל תביאי את זה לתקשורת.

הכול מצולם גם ככה לתקשורת. הדיון בשידור. סליחה, אדוני היושב-ראש, למה שיקלי התפטר ולא התפצל? הוא הופרש.

מאותה סיבה שמרב מיכאלי לא הוכרזה כפורשת. מאותה סיבה שמרב מיכאלי שפעלה בקדנציה הקודמת בניגוד לעמדת הסיעה לא הוכרזה כפורשת.

זו לא הייתה שאלה קנטרנית אלא שאלה לשם קבלת אינפורמציה. זה הובהר לי, הוא הופרש. מאותה סיבה. אני שואלת לצורך הדוגמה, אם חבר כנסת אלי אבידר יחליט לרוץ במפלגה אחרת, הוא יתפטר מהכנסת. זה הכי - - - אם הייתם מוכנים לאפשר לו - - - אני חושבת שזה הכי הוגן. זה נתון לשיקול דעתה של הסיעה. סיעת ימינה החליטה שהיא מאפשרת למי שרוצה - - - זכותם,

מה ההטבות שבאות עם - - - אין הטבות. זה מאפשר למי שרוצה לרוץ ברשימה אחרת לא להתפטר מהכנסת ביום הקובע,

איזה יום קובע? 47 יום לפני הבחירות. כלומר עכשיו. ההתפטרות צריכה להיות - - - ההתפטרות צריכה להיות לפני הגשת הרשימות? יש ספק האם מי שמודיע שהוא רץ במפלגה אחרת חייב להתפטר מהכנסת או שהוא יכול להגיד: לכנסת הזאת אני עם הסיעה שלי, לכנסת אני רץ במפלגה אחרת. בגלל חוסר בהירות שנוצר בעקבות החלטות של יו"ר ועדת הבחירות בכנסות האחרונות זה התחיל עם השופט מלצר ואחר כך השופט הנדל אין ודאות בעניין הזה. לכן בכנסת הקודמת וגם בנוכחית, ח"כים שאמרו: בכנסת הזאת אני בסיעה שלי אבל לכנסת הבאה אני רוצה לרוץ במפלגה אחרת, התפטרו מהכנסת והחזירו את המנדט ונכנס - - - טוב.

זכותם. זו הסיעה שלהם, זה מה שהם רוצים. בסוף, אם הכול בהסכמה אז שיהיה. נצביע? רוצים לעשות פה 3 החלטות בזו אחר זו. ההחלטה הראשונה היא - - - בסדר,

אם הכול קשור לימינה, מי אנחנו כדי להגיד להם משהו. טוב. אנחנו נעבור להצבעה. חבר הכנסת כהנא, תהיה איתנו. אנחנו מדברים כרגע על התפלגות סיעת ימינה מחברת הכנסת עידית סילמן. מי בעד, ירים את ידו. אתה לא יכול להצביע, מתן.

אתה כבר לא סגן שר. - - - חברים, אנחנו באמצע הצבעה. חברת הכנסת מואטי, תודה. נו, בואו נסיים עם זה. מי בעד ההתפלגות של סיעת ימינה מחברת הכנסת סילמן, יר2ם את ידו. 3 בעד. מי נגד? 4 נגד.

אין ההצעה להתפלגות סיעת ימינה לא נתקבלה. רביזיה. מה תוצאות ההצבעה? ארבל, תגידי משהו על ההצבעה עכשיו.

תגידי משהו על ההצבה, האם זה רלוונטי ההצבעה בעד או נגד. ההצבעה הסתיימה, לא? את אמרת משהו על ההצבעה, שאין זכות הצבעה נגד בנושא הזה. לא שאין זכות הצבעה נגד. הקראתי את סעיף 60 לחוק הכנסת שאומר: נמסרה לוועדת הכנסת הודעה בכתב מטעם סיעה או חלק ממנה על התפלגות כאמור בסעיף 59(1) זה מה שקורה פה או על מיזוג, תאשר ועדת הכנסת את השינוי.

שיקול הדעת של ועדת הכנסת הוא מאוד מצומצם בעניינים האלה. זה לא שאני יכולה להגיד לח"כים "אתם חייבים להצביע", אני לא מרימה לח"כים את היד. אז מה המשמעות עכשיו? ועדת הכנסת בודקת שאכן מתקיימים התנאים: שאכן יש שליש שהם לפחות 2, שאכן יש בקשה בכתב והיא צריכה לאשר את זה. הבקשה הראשונה אושרה. יש לנו עכשיו בכנסת סיעת ימינה בת 6 חברים - - - אז זה שהם הצביעו נגד,

אבל היה רוב - - - לא. אנחנו הצבענו נגד. הם הצביעו נגד. נגד. סליחה, אני פספסתי את זה. אז מה זה אומר? מה המשמעות של זה? אני רוצה לדעת מה המשמעות של זה כי אני רוצה ללכת רגע לרביזיה וללכת אחורנית. אני ביקשתי רביזיה. להצביע נגד בקשת התפלגות שמוגשת כדין זה דבר סופר-חריג. הרבה פעמים היו פה בקשות התפלגות שבאו מטעם סיעה שהיו אפילו נגד יו"ר ועדת הכנסת או דברים כאלה. המקרה האחד והיחיד שוועדת הכנסת הצביעה נגד התפלגות היה כאשר חברים בסיעת הגמלאים רצו להתפלג ולייצג את ארקדי גיידמק שהגיע לוועדת הכנסת. חברי הכנסת הרגישו שיש כאן ענייני שחיתות רציניים. לא היה דבר כזה שלא אישרו התפלגות. החוק קובע את התנאים. החוק אומר למי יש זכות להתפלג. אז עכשיו זה מאוד פשוט. יש 3 אופציות. אופציה של רביזיה, שגם שם אנחנו מתכוונים להצביע - - - יוליה, אני רוצה להקשיב ליועצת המשפטית. אני רק רוצה להסביר ליועצת המשפטית מה אנחנו חושבים. אנחנו חושבים דבר מאוד פשוט. יש רביזיה שזה על-פי כללי הכנסת. דבר שני, חברת הכנסת סילמן יכולה להתפטר מהכנסת ולפתור את הבעיה הזאת באקט מאוד פשוט. ממש לא. זה אחרי היום הקובע. היא יכולה להתפטר מכנסת. זה לא ישנה כי זה אחרי היום הקובע.

האופציה השלישית: הכנסת היא סוברנית, ועדת הכנסת מחליטה מה שמחליטה גם אחרי רביזיה וחברת הכנסת סילמן יכולה ללכת לבית משפט שכל-כך אהוב ולהגיש שם עתירה נגד החלטת ועדת הכנסת. מאוד פשוט. באופן אישי אני מאוד לא אשמח לראות את בית המשפט מתערב בהחלטה של ועדה. אבל כשבית המשפט התערב בעניין של שקילו, כולם פה מחו כפיים. יכול להיות שגם בנושא הזה תהיה התערבות של בית משפט. לגבי שיקלי הייתה החלטה על פרישה ויש לו זכות ערעור לבית המשפט. הערעור שלו נדחה אחרי דיון בבית המשפט המחוזי. אבל יש זכות ערעור בחוק. כאן אפשר להגיש בג"ץ נגד החלטה של ועדת הכנסת, אני חייבת לומר שמאוד אצטער - - - בסופו של דבר, בג"ץ הפך את ההחלטה של ועדת הכנסת על ההפרשה של שיקלי וזה מה שקרה. לא.

הגיעו איתו לפשרה. לא. יש הבדל בין ערכאת ערעור מכיוון שלא למדתי ליבה, אז אפשר לבר על הדברים כמות שהם יש מה שקרוי ערכאת ערעור - - - רגע, רגע. לא מעניין אותם החוק. החוק נוגע רק לימין וחרדים. אם זה לא ימין וחרדים, אז גלעד קריב יכול להיות גנב ומרב מיכאלי יכולה להיות בוגדת ופורשת ולישראל ביתנו מותר לגנוב. אין חוק, אין חוק.

יצחק פינדרוס, אני אסביר לך את זה מאוד פשוט. אם חברת הכנסת סילמן רוצה להתפלג, מותר לה שתתפטר מהכנסת ותתמודד בכל מפלגה אחרת. את אפילו לא יודעת על מה את מדברת מכיוון שיש לך תואר אקדמאי. אי-אפשר ליהנות מכל העולמות. היא רוצה ללכת למפלגה אחרת - - אין מושג אפילו על מה את מדברת. - - שתתפטר מהכנסת וזה יהיה הכי הוגן שבעולם. אנחנו יוצאים להפסקה עד 16:35. (הישיבה נפסקה בשעה

אני מתכבד לחדש את ישיבת ועדת הכנסת. היום י"ח באב תשפ"ב, 15 באוגוסט 2022. הנושא הראשון היה רביזיה. חבר הכנסת פינדרוס משך את הרביזיה שלו. אבל יש לי גם רביזיה. אני אומרת כדי שאתה לא תשכח. כשעושים לך את זה בוועדה בחוסר סבלנות, מה את עושה - - - אבל זה אני. תוציא אותה. חברים, קדימה. במשך שנה לא הוצאתי אף

בעקבות בקשת הרביזיה של חברת הכנסת מלינובסקי עוד לפני הדיון הודיע לי חבר הכנסת כהנא שהוא מושך את בקשת ההתפלגות בהסכמה שעליה הצבענו ולכן הבקשה בטלה וכך גם ההחלטה. המכתב של חבר הכנסת כהנא מופיע פה. בנוסף, הוגשה גם בקשת התפלגות חדשה. צריך להגיד שזה טוב שאין לנו תקדים שוועדת הכנסת דחתה. אני לפחות שמחה על זה. אנחנו שמחים שאין תקדים ואנחנו גם מקווים שלא יהיה תקדים בבקשות הבאות כי אני מניח שבימים הקרובים יוגשו עוד בקשות. אנחנו נהיה פה. מסע מפואר של סיעת ימינה אל האופק. אל האופק הלא ברור. שתי הבקשות של סיעת ימינה, למעשה של שלושה חברי כנסת מימינה - - - סליחה, אדוני היושב-ראש, רק כדי להבין, ברשותך, בגלל שחבר הכנסת מתן כהנא משך את החתימה שלו מההסכמה להתפלגות של חברת הכנסת סילמן, הבקשה הזאת בעצם מתייתרת.

ולכן גם הרביזיות לא רלוונטיות. הייתה נדרשת בקשה של כולם. זו הייתה המשמעות. אז ההליך הזה הסתיים כי הוא פשוט התייתר. הוא כאילו לא נעשה.

הבנתי. עכשיו אנחנו דנים בבקשה של שלושה חברי כנסת מסיעת ימינה. אני אקריא את הבקשה להתפלגות סיעת ימינה: בהתאם להוראות סעיף 59(1) לחוק הכנסת, נבקש את אישור ועדת הכנסת להתפלגות שלושה חברים מסיעת ימינה. שם הסיעה: המחנה הממלכתי. בא כוח הסיעה: מתן כהנא. בהמשך יישלח לנו שם של ממלא מקום בא כוח הסיעה. לא חייבים. אין צורך?

צריך להגיד שעם זה מתן כהנא יפסיק להיות מ"מ בא כוח ימינה.

חתומים על זה נפתלי בנט, מתן כהנא ושירלי פינטו. ניר, קודם נצביע על זה. יש פה שלישי, כלומר 3 מתוך 7, זה לפחות שליש שהם לפחות שניים ולכן זו התפלגות לפי סעיף 59(1) לחוק הכנסת. אז אפשר להצביע? נצביע ואחר כך חבר הכנסת מתן כהנא יסביר לי גם את העברית פה כדי שאני אוכל להבין. הוא טייס, הוא - - - אני יכולה להסביר לך את העברית, קיבלתי על זה פרס. אמילי, תאמיני לי שאת לא תצליחי להסביר לי. מי בעד בקשת ההתפלגות, ירים את ידו. צריך לומר, זה לא ישפיע על המימון השוטף כי אנחנו בשנתיים הראשונות לכהונת הכנסת, גם לא על מימון הבחירות. אין פה השלכות מימוניות להתפלגות הזאת. אז הם התפלגו עכשיו. רגע, זה אושר. כן, אושר פה אחד. הנדון: התפלגות בהסכמה סיעת המחנה הממלכתי. בהתאם להוראות סעיף 59(1) לחוק הכנסת ובהסכמת כל חברי סיעת המחנה הממלכתי נבקש את אישור ועדת הכנסת להתפלגות הסיעה לשתי סיעות: סיעת המחנה הממלכתי אשר תמנה את חברי הכנסת מתן כהנא ושירלי פינטו, סיעת ביחד אשר תמנה את חבר הכנסת נפתלי בנט. חתומים שלושת חברי הסיעה. התפלגות בהסכמה כמו שהיה - - - שלושת חברי סיעת המחנה הממלכתי שאך קמה וכבר מתפלגת. מי בעד, ירים את ידו. הצבעה בעד הבקשה פה אחד בקשת הסיעה הממלכתית להתפלג מסיעת ביחד נתקבלה.

ההתפלגות אושרה. מתן כהנא יהיה בא כוח הסיעה של המחנה הממלכתי. אני מבקש להישאר פה לעוד הצבעה אחת: התפלגות דרך ארץ ותקווה חדשה-אחדות לישראל. כל חברי הסיעה הרשומים מטה מסכימים להתפלג מסיעת תקווה חדשה-אחדות לישראל בהסכמה וזאת על פי סעיף 59(1) לחוק הכנסת, כך שתתקיימנה שתי סיעות חדשות: 1. סיעת תקווה חדשה-אחדות לישראל שתכלות את חברי הכנסת ד"ר יפעת שאשא ביטון, שרן השכל, זאב בנימין בגין, מאיר יצחק הלוי, מישל בוסקילה ותייצג את מפלגת תקווה חדשה-אחדות לישראל. 2. סיעת דרך ארץ שתכלול את חבר הכנסת צביקה האוזר ותייצג את מפלגת דרך ארץ. בא כוח סיעת תקווה חדשה יהיה השר גדעון בער וממלא מקומו יהיה מר ירון סבן. בא כוח סיעת דרך ארץ יהיה חבר הכנסת צבי האוזר וממלא מקומו יהיה השר יועז הנדל. כעת נעבור להצבעה. מי בעד ההתפלגות, ירים את ידו. הצבעה בעד הבקשה פה אחד בקשת סיעת תקווה חדשה-אחדות לישראל וסיעת דרך ארץ להתפלג נתקבלה. 7 פה אחד. אני סוגר את הישיבה. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 18:00.